אני

ישיבת ועדת החוקה, חוק ומשפט. בקשה לדיון מחדש בהכנה לקריאה מחדש בהצעת

סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה),

שלא יהיה ספק לאף אחד, כולנו מחויבים וצריכים להיות שותפים במאמץ במאבק בנגיף הקורונה שפוגע בכולנו אבל מהניסיון שלנו עם הממשלה הזו, אין לה דרך,

החלטות מתקבלות ונהפכות על פיהן תוך מספר שעות. הדוגמאות של השבוע האחרון עם האישור בדיעבד הוא ניסיון שהוכיח שהאישור בדיעבד הוא כישלון טוטלי קולוסאלי ולכן אין כמו דרך המלך. אני מבין, וגם הצענו את זה כאופוזיציה, שיכולים להיות מקרי קיצון שהממשלה חייבת לקבל החלטות שייכנסו לתוקף באופן מיידי. הסכמנו עם זה. יכולנו לחיות עם זה ל-24 שעות, ל-48 שעות, אם זה סוף שבוע, אבל בכל זאת מיד צריך להביא את זה לאישור הוועדה. אני לא חושב ולא יודע למה אנחנו ככנסת מוותרים על הסמכות הזאת ונותנים את זה לממשלה ואומרים,

תביאי את זהו ותוך 14 ימים או תוך שבעה ימים. תאר לעצמך אדוני היושב ראש שהממשלה מפרסמת תקנות ואלה נכנסות לתוקף ומתחילים ליישם את זה ולאכוף את זה, לרשום דוחות ולהטיל קנסות, ואז אנחנו כאן, אחרי 10 ימים, באים ואומרים,

לא מאשרים את זה, מבטלים את זה ואז צריך להורות על החזרת הקנסות לאנשים? אנחנו יודעים על המפגש הזה בין השוטרים והפקחים לבין האזרחים כשנרשמים הדוחות. אני חושב שזו הזדמנות אחרונה. זאת הרוויזיה. לפני שזה עובר למליאה, אני חושב שצריך לעצור ולומר שלא צריך את החוק הזה, בואו נקבל ונחזיר את הסמכויות לכנסת עם פיקוח פרלמנטרי של הכנסת, עם דרך המלך כאשר הכנסת

והממשלה מבצעת. תודה רבה.

אני מעלה את הרוויזיה להצבעה, לגבי הבקשה לדיון מחדש. מי בעד הרוויזיה? מי נגד? הצבעה לא נתקבלה. ארבעה בעד.

קובע שהרוויזיה נדחתה והחוק יעלה לקריאה שנייה ושלישית. תודה רבה לכולם. קארין, תודה רבה. הישיבה נעולה.

18:43.